אני נתבקשתי להחליף את יושבת ראש הוועדה, ועדת החינוך שרן השכל, ואני מקווה שאנחנו ביחד נעשה שעה ככה על מי מנוחות, לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב. שמי עלי סלאלחה, באתי מתחום החינוך, הייתי עשרים שנה מורה, עשרים שנה מנהל, והנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב לי. אני חושב שהנושא הזה צריך להיות חשוב לכל מי שרוצה להצליח. היות ואנחנו מתעסקים עם העתיד שלנו, הילדים שלנו, הצעירים שלנו, וצריכים להביא אותם למצב חינוכי, תרבותי, ולימודי על הצד הטוב ביותר. אני ניהלתי גם את בית הספר המקיף בבית ג'אן, בית ספר שאנחנו הבאנו אותו משנים עשר אחוז בגרות, בשנת 99'-2000 למאה אחוז בגרות. כאשר הנשירה בכפר בית ג'אן היתה חצי אחוז, וכל מחזור היה מאתיים. אז כמה היה לנו נשירה, ילד, ילדה. בדרך כלל ילדה שהלכה לכיוון הדת, ואיזה שהוא שייח' אמר לה כדאי לך לא להיות עם בחורים, ואצלנו כל בתי הספר הם בתי ספר מעורבים. העיקר, חברים וחברות, הנושא שאנחנו נדבר עליו היום, וחשוב שאנחנו נדבר עליו, הוא נושא של הלימוד לילדים חולים, שאנחנו לפי החוק חייבים לתת להם מענה. וחייבים ללמד אותם, וגם בבית. ואסור לשכוח אף אחד. כפי שלא שכחנו אף אחד בכפר בית ג'אן וכולם הביאו אותם להצלחה, אנחנו גם מחוייבים וחייבים להביא את הילדים שנבצר מהם להגיע לבית הספר, נדמה לי עשרים ואחד יום, אם הוא בבית אז חובתנו לשלוח אליהם מורה, מישהו שייתן להם לימודים בבית. זה הנושא. נושא מאוד מאוד חשוב. אני לא יודע מה מספר הילדים האלה שאנחנו נותנים להם שירות, ואם יש מישהו שיכול להגיד לנו מה הסדר גודל של הילדים האלה שאנחנו נלמד אותם, או מלמדים אותם בבית, זה מבורך וטוב. בבקשה.

ילדים, מראש הנקרה ועד אילת? זה מספר לא מבוטל. מספר לא מבוטל. בדרך כלל איזה גילאים? אני אציג את עצמי, אני מורה, אני שבע שנים בקדימה מדע,

למשרד החינוך, ובגלל זה אנחנו כאן. קיבלתי מקרים מזעזעים ביותר, אני עובדת עם המקרים הכי קשים. אני מורה בעיקר לכיתות יא'-יב' שמביאה אותם לבגרות. יש כאן חברה שהיא גם כן, אנחנו הגענו שלושה. המקרים באמת מאוד מאוד קשים, אם מדובר במחלות קשות, אם מדובר בבעיות נפשיות, אם מדובר בהתעללות שעברו בין כתלי בית הספר, אם מדובר בדברים אחרים, של בעיות בבית, שילד בתקופה מסויימת בחיים שלו החליט, וזו תקופה קריטית, הוא החליט שהוא לא הולך לבית הספר. והתפקיד שלנו הוא לא רק תפקיד כמורה, שבא ומלמד את החומר והולך הביתה. אנחנו גם פסיכולוגים של אותם ילדים, ותורמים גם למשפחה מסביב. גם למשפחה מסביב עם המון חום, הבנה, להקשיב. את רוצה להגיד לי שאת עושה את העבודה שלך בצורה הטובה ביותר? הכי טובה שיכולה להיות. אני ממש חיה את זה בתקופה מאוד ארוכה. כל התקופה, אני אומרת את זה בפירוש, בשנה הראשונה היה לי נורא קשה. הייתי יוצאת מהתלמיד ובוכה. כי היו לי מקרים מזעזעים. פשוט מקרים מאוד מאוד קשים. אבל זה לא רק הנפשות, זה ילדים שאנחנו צריכים לא לזרוק אותם לאף מקום. זה שהם נולדו ככה, או שבמהלך החיים שלהם הם קיבלו את המכה הקשה.